חברי הכנסת, היום י"ט בכסלו תשע"ט, 27 בנובמבר 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית:

חבר הכנסת טלב אבו עראר, תפתח היום את הנאומים. אחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, אנחנו כאן בנאום של דקה, אבל מעלים דברים שהם

היא ידועה לשירותי הרווחה כבר מגיל שמונה. כל הנורות האדומות וכל האיתותים הבהבו מאוד מאוד חזק. ברווחה ידעו על הסיכון שבו היא נמצאת, אמרו שיש אלימות בבית מצד בן הזוג, בנפרד,

בלוד. בית שנבנה על ידי המשפחה, שהעלות שלו היא 5 מיליון שקל, נהרס הבית בגסות רוח, בהתנהגות ממש רעה של המשטרה.

גם הפרו, המשטרה הפרה צו הקפאה שניתן בידי

חלק מהח"כים,

כדי לדון במציאות של משבר ניהול משק המים והשפעתו על החקלאות. שלא תהיינה אי-הבנות:

שאינן בשליטה שלנו,

שהוביל לתקלה שלא תתוקן בזמן הקצר שעומד

ולא רק שהמדינה נכשלת באופן כמעט קבוע בהגנה על הנשים האלה אלא שעכשיו גם יסכנו את כולנו עם ההקלות החדשות במתן רישיונות נשק.

עשרות, אם לא מאות ואלפים של כלי נשק חדשים יגיעו למרחב

חרם על ישראל, שווה אנטישמיות. הממשלה צריכה להילחם בזה. תודה רבה, כבודו. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, ב-22 בנובמבר, לפני ימים מספר, הרסו את הבית של עומר גאזי שעבאן מלוד. עורך הדין שלו, לפי כל הפרסומים, ושמעתי את זה בקול שלו, עורך הדין של בעל הבית בא למשטרה, למפקד המשטרה, עם צו הקפאת הריסה לפני תחילת ההריסה. המשטרה התעלמה והתחילה להרוס. הוא בא עם אותו צו ליועץ המשפטי של עיריית לוד, הוא הנחה להמשיך להרוס, למרות שיש צו בית משפט, והלך לערער. ערעורו בבית המשפט נדחה, אבל מה? הבית נהרס. האם זה חוק או זו גזענות או זה נגד ערבים? זה מה שקורה.

תושבי לוד יצאו להפגין נגד הריסת הבית, נגד הפשע הזה של הריסת הבית, ונעצרו 11 תושבים מלוד. המצב הזה הוא מצב של גזענות, מצב של אפליה. והמצב הזה מתאים לאמירה: הרצחת וגם ירשת? הם הרסו את הבית ועצרו את האנשים. לכן הגיע הזמן לנושא של השוויון. ואני שואל ואני תוהה, כבוד היושב-ראש, אם זה גם קשור לחוק הלאום. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חברת הכנסת ורבין, לנאום בן דקה, ואחרי זה ההודעות מוועדת הכנסת. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הרבה דברים רעים קורים, לצערנו, וצללים בעולמנו,

בשעתיים האחרונות, באודיטוריום של הכנסת, כדי להיות נוכח בטקס שהוא שגרה, אבל שגרה נפלאה, הענקת מגן ההתנדבות מטעם שר העבודה והרווחה. אני מניח שגם לך,

הייתה הזדמנות פעם אחת לציין את זה. זה איזשהו מופע כל כך מעודד, כל כך מאיר פנים. מתייצבת שורה ארוכה של אנשים, אני אקרא את שמותיהם כדי שהם ייכנסו לפרוטוקול: אהובה לכיש, הנרי כהן, חנה ורשביאק, יעקב שי, מרלן פארס, משה קפטן, קובי גובר, רוחמה מרדכי, יחידת החילוץ של ערד, לידיה טרקסל, ולבסוף, הסבתות מטורעאן שקשורות לארגון בטרם, סבתות מצילות ילדים ונכדים, קבוצה של נשים שלקחו על עצמן בהתנדבות תפקיד בתוך הכפר ואנחנו יודעים כמה תאונות,

מתרחשות, במיוחד בחברה הערבית.

מתוך אחריות לא רק אישית אלא כללית, הן עמדו שם,

והן במיוחד. והלב התרחב, אני מוכרח לציין.

אז אני לא מתעלם מכל הדברים שנאמרו עכשיו וייאמרו, אבל זאת הייתה איזושהי נקודת אור היום בכנסת.

טוב שציינת.

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, שר הפנים מר דרעי, אני זקוקה רגע לתשומת ליבך,

כי אני זקוקה,

חבר הכנסת חאג' יחיא,

אבל אני צריכה, אני זקוקה לך,

אתמול פורסם פסק דין של בית הדין הרבני הגדול בנושא של העברת משמורת על ילדים: יש המלצה של המשטרה, אדוני השר, משהו ממש מזעזע, המלצה של המשטרה להגיש כתב אישום כנגד האבא בגין התעללות מינית בבתו, ולמרות זאת בית הדין הרבני קיבל החלטה להעביר את הילדים למשמורת האב. האימא במצב, כנראה, לא טוב. אנחנו זקוקות לעזרתך כדי להגן על המשפחה הזאת. אני לא יודעת אם זה דרך פנייה לרבנים הראשיים, דרך פנייה לבית הדין הרבני הגדול, אנחנו זקוקים לעזרתך על מנת לעזור לילדים האלה. יש המלצה של המשטרה להגיש כתב אישום כנגד האב הזה, והאב הזה כנראה התעלל בבתו, ולמרות זאת הילדים נמסרו למשמורת שלו. אני מבקשת ממך, אדוני השר אני יודעת שיש הרבה דברים שאתה יכול לעשות שלא תמיד העין רואה אותם, ושאני יודעת שאתה תהיה מוכן לעסוק בדבר כזה, שהוא פיקוח נפש,

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת ברקו, אחרונת הדוברים. אין פרטים.

בבקשה, גברתי. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אנחנו נחשפנו לאחרונה לתוצאות הבג"ץ של המשפחה מסח'נין שחברה לה לדאעש ולקחה את שני ילדיה לטיול בסוריה, בעיראק. האב, אבי המשפחה, חזר ועשה מאמצים לחזור לארץ רק לאחר שנקטעה רגלו, כדי לקבל את הטיפול הרפואי ואת הפרוטזה על חשבון משלם המיסים הישראלי, מה שלא יקרה לאחר שהחוק שלי יעבור בעניין זה. אבל המעניין היה שמה שעמד בפני בית המשפט הוא שבני הזוג אמרו שהילדים, בעקבות מאסרם, מאוד סובלים ממצוקה נפשית. אף אחד לא חשב על זה שילדים שהרדימו אותם או ילדים שלקחו אותם לשטח, לדאעש, לשטח שנשלט על ידי דאעש, ברור שהם סובלים ויסבלו ממצוקה נפשית לכל חייהם. מי יודע אם אפשר יהיה לשקם אותם.

להדגיש בפניך שהגיעה משלחת של פרלמנטרים צרפתים, והם סיפרו, הדילמה שלהם הייתה לגבי ילדים של הורים שהלכו לדאעש ונולדו בסוריה או בעיראק, אם להחזיר אותם לצרפת, כי את האזרחים הצרפתים שחברו לדאעש,

הם לא מחזירים, אבל אנחנו מחזירים אותם לכאן, מקילים בעונשם ומאפשרים להם,

ובעצם לפגוע בחברה הישראלית דרך המסע,

הזה שהם עברו. תודה, אדוני.

חברת הכנסת ורבין, את ביקשת להודיע בשם ועדת הכנסת, אז אני מאפשר לך את זה לפני שאנחנו עוברים לציון יום הפג. תודה רבה לך. בבקשה. היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבדת להודיע על חילופי אישים בוועדות האלה: מטעם סיעת המחנה הציוני, בוועדה לענייני ביקורת המדינה, במקום חבר הכנסת איל בן ראובן יכהן חבר הכנסת משה מזרחי, במקום חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שכיהן כממלא מקום, יכהן חבר הכנסת יואל חסון כממלא מקום. בוועדת הפנים והגנה הסביבה, במקום הפנוי לסיעה יכהן חבר הכנסת משה מזרחי כממלא מקום קבוע. אדוני היושב-ראש,

ועדת הכנסת קבעה כי הוועדה המיוחדת לזכויות הילד תדון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה ראשונה: הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון, מיצוי אפשרויות האימוץ אצל קרוב משפחה), התשע"ח 2018, פ/5516/20, של חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון, מיצוי אפשרויות האימוץ אצל קרוב משפחה), התשע"ו 2015, פ/2349/20, של חבר הכנסת יואל חסון.

תודה רבה, גברתי. אם כן, אנחנו, חברות וחברי הכנסת, עוברים לציון יום הפג, הצעות לסדר-היום מס'

גם את יום המורה בסימן של הצדעה לגננות, ואכן מגיעים להן כל השבחים. חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני מתכבד לפתוח את הדיון לכבוד יום הפג הבין-לאומי שאנו עורכים בכנסת זו הפעם העשירית ברציפות. עבור כל בני האדם, בכל התרבויות ובכל התקופות, יום לידת בן או בת הוא מהימים המשמחים ביותר שיש. כדי להפוך אותנו למאושרים ולמלא את חיינו במשמעות, לפעמים מספיק שתתקיים בנו ברכתו של משורר תהילים: "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך", לא צריך יותר. ילדים בריאים, שמחים, קופצניים ורעשנים הם, כמו שאומר השיר, פשוט שמחה. ברוך השם, בישראל נולדים בכל שנה כמעט 180,000 תינוקות. רובם הגדול עוברים תהליך יחסית פשוט: לידה, יומיים-שלושה של התאוששות בבית החולים, ומשם ישר הביתה, לקן ההורים המוגן והחמים. אבל 10% מהתינוקות מזדרזים קצת ביציאה מהרחם, והדרך הקצרה הזאת מתבררת בהמשך כארוכה למדי. הפגים הם לא תינוקות קטנים שרק צריכים קצת זמן, הם נתונים בסיכון גבוה הרבה יותר, להיפגע מסיכונים רפואיים, מזיהומים ומעיכובים בגדילה ובהתפתחות. במקרים קיצוניים, לידה מוקדמת גם עלולה להוביל חלילה למוות. על פי הנתונים של עמותת לה"ב, למען הפגים בישראל, כמחצית ממקרי המוות של תינוקות בישראל הם כתוצאה ישירה של פגות. זה נתון שמזעזע כל לב, והוא גבוה מאוד ביחס למדינות אחרות בעולם המערבי, אבל הוא ממש לא גזרת גורל. אנחנו מקיימים את הדיון הזה כדי להעלות את המודעות לצורכי הפגים ובני משפחותיהם, כדי לדון בבעיות הדורשות פתרון במערכת הבריאות ובתקני הרופאים העוסקים בכך, כדי להכיר למי שצריך את הקהילות והפורומים התומכים בפגים, ובעיקר כדי להכריז: בישראל אף תינוק לא יישאר מאחור. תודה רבה לכם, ואני מזמין לפתיחת הדיון את חברת הכנסת ואחת היוזמות, חברת הכנסת אורלי לוי. גברתי, בבקשה. אחריה, כמובן, חברת הכנסת ניבין אבו רחמון, וישיב סגן השר. בבקשה, גברתי, חמש דקות לרשותך. תודה רבה לך, אדוני היושב בראש. אכן, גם היית שותף היום לחלק מהדברים שציינו, ואני רוצה לומר לאדוני סגן שר הבריאות, אני מבקש מכם לשבת, חבר הכנסת איימן עודה. אני אוסיף לך את הזמן הזה. בבקשה, נא להקשיב. תודה. בבקשה, גברתי. סגן שר הבריאות, שר הבריאות בפועל, ליצמן, השר דרעי, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה אלי אלאלוף, תראה, מדי שנה בשנה אני ניצבת כאן ומבקשת מהכנסת לייחד את היום הזה כדי שנוכל לדון הן בוועדות הרלוונטיות והן פה במליאה, כדי שנוכל להבין מול מה אנחנו מתמודדים ומה נשאר עוד לפנינו. כאשר אני נכנסתי, חברת כנסת צעירה, לכנסת, התדפקו על דלתי, זה לא השתנה.

התדפקו על דלתי הורים מאוד מאוד פעילים ונמרצים שחיפשו חבר כנסת שיוביל את העניין. ופגשתי שם הורים מדהימים, שגם אם הילדים שלהם כבר לא פגים, כלומר לא תינוקות רכים אלא כבר אפילו אזרחים בוגרים, הם נושאים את הדגל הזה ואת המאבק הזה ביחד עם ארגון הנאונטולוגים במדינת ישראל, הארגון המדהים הזה של רופאים שבוחרים ללכת לתחום שבו אין השלמת הכנסה מכל מיני קליניקות פרטיות, כי אף אחד לא מתכנן לידת פג, בדרך כלל זה בא בהפתעה גמורה. וכשאני נכנסתי לנושא הזה, המצב היה בכי רע: גם מצב הפגיות, גם מצב הזיהומים, גם הנפטרים, הילדים שאובדים לנו מדי יום ביומו, התנאים הבלתי-נסבלים של אנשי הצוות, וכמובן המשפחות, שנאלצות להתמודד עם המשבר הזה הן מהבחינה הרגשית, הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה המשפחתית. אדוני היושב-ראש, חופשת הלידה של אותם הורים הייתה כמעט רגילה, רק שכאשר הילד שלהם אושפז השעון דפק, ובלא מעט מקרים קרה שחופשת הלידה נגמרה עוד בטרם המשפחות יצאו הביתה. מה שגילינו, שאימהות נאלצו לעזוב את מקום העבודה ולא חזרו אליו. התא המשפחתי איבד הכנסה כל כך חשובה, ואותו תינוק, גם אם הוא בן שלושה חודשים כרונולוגית, ביולוגית הוא הרבה פחות, וכמובן ההמלצות, ואף גורם אחר לא היה מוכן לקבל ובטח ההורים לא היו מוכנים לשים את הילדים, בגיל שלושה חודשים כרונולוגית אבל פגים, באיזשהו מעון לגיל הרך. הדבר הזה היה מזעזע בעיניי, אני חוויתי את החוויה הזאת ביחד עם אחותי לפני 24 שנים. היא ילדה תאומות בשבוע ה-27 בערך, פחות מ-800 גרם כל אחת. לצערי הרב רק אחת מהן שרדה, והשנייה, תודה לאל, אחרי לילות לא-לילות, התגייסות של כל המשפחה, הפכנו להיות ממש צוות רפואי, ותמיכה בבית, הילדה הזו היא מדהימה היום, אבל היא סובלת מלקות שמיעה, מוגדרת חירשת, כי היא חטפה זיהום בפגייה. אומנם הצליחו להציל את חייה, אבל יש לה נזק

כאשר נכנסנו הייתה קטסטרופה מבחינת הרופאים שעתידים היו להיכנס לתוך המערכת. ידענו שיש לנו נשירה או יציאה לפנסיה של רוב הרופאים הנאונטולוגים, והיו לנו בקנה רק שני מתמחים ארצית. מה שאומר שאם לא היינו מטפלים בזה אז, כל הפגיות היו נסגרות היום, או אפילו הרבה לפני. אדוני סגן השר, אתה יודע כמה נלחמנו. ב-2011 הכרזנו על הנאונטולוגים כמקצוע במצוקה, כדי למשוך עוד אוכלוסיות של רופאים ומתמחים לתחום הזה, שהוא בעיקר תחום של שליחות, עובדים מסביב לשעון. יש מחסור אמיתי ברופאים גם היום. אני רק אתן לכם דוגמה: קיים מחסור של כ-35% ברופאים הנאונטולוגים, כ-100 רופאים בארצי, הנחוצים לטיפול בפגים. שלא לדבר שיש עדיין מחסור, אבל מגיעים יותר מתמחים?

זה הציל ממש את רפואת הפגים. אותו הסכם רופאים גם הציל את רפואת הפגים

כי זה היה לא רק מקצוע במצוקה,

המעבר לפריפריה, מה שאני כל הזמן נלחמת עליו, שבאים ומקצצים במענקים לרופאים מומחים בפריפריה,

ניסינו לצבוע בצבע את אותם תקציבים שהמדינה ייעדה ללידת פגים, בעיקר פגים זעירים, וגילינו שמנהלי בתי החולים עושים בהם כבשלהם. זה לא מגיע לפגיות ובוודאי לא מביא את הבשורה. יצרנו ביחד עם גמזו, מי שהיה מנכ"ל משרדך, מודל תמרוצים, שהוא היה מאוד מאוד יצירתי אבל לא עם הרבה כסף. לקחנו רק את העלייה האוטומטית, את הטייס האוטומטי, וניסינו לייחד. בקיצוץ האחרון,

אדוני סגן השר, הכריז מנכ"ל משרדך במכתב, אני יכולה להקריא לך אותו, ואתה מכיר אותו טוב מאוד, שהתוכניות שייפגעו הן מודל הכוכבים,

הפך להיות מין אב-טיפוס להרבה מודלים אחרים, מסתכלים עליו בקנאה, הוא הביא לשיפורים נהדרים בעיקר במצבם של הפגיות בפריפריה, שלראשונה הפכו להיות מצטיינות, כי הן קיבלו תקציבים וגם מנהלי בתי החולים ראו שזה כדאי להשקיע בפגיות, כי הם נמדדים על פי ציונים הן בהורדת זיהומים והן בתקנון והן בהרחבה פיזית והן ברכישת מכשור מתקדם, מה שאומר הצלת חיים. אדוני סגן השר, אל תיתן את ידך לפגוע בקטנים האלו. מנכ"ל המשרד אמר שהקיצוץ יבוא על חשבון מודל הכוכבים ועל חשבון התוכנית למניעת זיהומים.

אני כבר מסיימת. מנכ"ל משרד הבריאות הצהיר, תראה, אני באה ונותנת את הנתונים, אתה רב איתי כאילו אני שר האוצר. לא ידי הייתה על השלטר ולא אני סגרתי אותו, ואני גם לא מנכ"ל משרד הבריאות, שאומר שאלה התוכניות שייפגעו. אבל הלכה למעשה,

אדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בוא אני אתן לך,

כבר השנה, ב-2018, קוצצו הלכה למעשה 40 מיליון שקלים ממודל הכוכבים, נלקחו לטיפול בקהילה, ואת זה אנחנו גילינו היום בוועדות. עובדתית, נלקחו 40 מיליון שקלים. הוצאתי גם שאילתה לשר, אני מקווה מאוד לקבל את התשובה.

משפט אחרון. כל המציל נפש כאילו הציל עולם מלא. בפרשת קין והבל, להבל אומר הקדוש ברוך הוא: דמי אחיך זועקים אליי. "דמי אחיך" שואלים המפרשים: למה ברבים? למה לא "דם אחיך"? וחכמינו פירשו זאת: דמי אחיך, זאת אומרת לדורי דורות, הילדים שיכלו להיות לו והנכדים שיכלו להיות והנינים שיכלו להיות לו. כל המציל נפש כאילו הציל עולם מלא. יש לנו פה אפשרות להציל עולמות, וזה במשמרת שלך. בבקשה תבטיח שהם לא ייפגעו.

תודה רבה. הגברת ניבין, חברת הכנסת אבו רחמון, בבקשה, גברתי. אני יודע שהנושא הזה הוא טעון ורגיש,

תשתדלו לעמוד בזמן, שלא נצטרך להפסיק אתכם בדברים החשובים שאתם אומרים.

ואחריה יעלה סגן שר הבריאות, כבודו. חמש דקות לרשותך, בבקשה. תודה לך. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אנו מציינים היום את יום הפג, יום שבו תינוקות קטנים שנולדו בטרם עת זוכים לתשומת לב קטנה, שכל מטרתה היא להציל את חייהם, להגן ככל האפשר על זכותם לחיים ולחיים בריאים. מכל עשרה תינוקות, כאחד מהם נולד בטרם עת. מדובר בכ-14,000 תינוקות פגים מדי שנה. הפגים נמצאים בסיכון לתחלואה קשה וסיבוכים רפואיים. חלקם אף לא מחזיקים מעמד ונפטרים עוד בבית החולים. האחרים לא מקבלים תמיד את הטיפול המגיע להם, תוך גרימת סבל רב להם ולמשפחותיהם. תינוקות פגים אלו נמצאים בסיכון גבוה לתחלואה קשה ואף למוות, אפילו בשבועות לידה מאוחרים. למרבית הצער, כ-50% ממקרי המוות של תינוקות בארץ הינם תוצר של הפגות. בארץ ישנו מחסור מתמשך ברופאים נאונטולוגים, דבר שמעמיד בסכנה את המשך קיומו של מקצוע זה. מחסור עז מורגש גם בתקני האחיות, דבר המשפיע קשות על שיעורי ההידבקות בזיהומים של הפגים בפגייה, ואף מגביר את שיעור התמותה. כדי להציל את חיי הפגים חייב משרד הבריאות לדאוג לעודד סטודנטים לרפואה להתמחות בנאונטולוגיה, במענה ישיר על המחסור ברופאים לתינוקות משרד הבריאות גם חייב לדאוג לתוספת תקני אחיות ולהכשרת יותר אחיות להיות בנאונטולוגיה. כדי להציל את חיי הפגים יש צורך רב ומיידי בהקמת בנק חלב אם. חלב אם הינו מוצר חיוני לחיי הפג. כדי להציל את חיי הפגים יש להמשיך ולתמוך בתוכנית לגעת באפס של האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה, התוכנית להורדת שכיחויות זיהומים נרכשת בפגים. הסכנות של הפגים במהלך אשפוזם בפגייה הן רבות. הם חשופים לזיהומים שעלולים להזיק לבריאותם באופן משמעותי. אחד מכל ארבעה או חמישה יילודים לוקה בזיהום בדם במהלך אשפוזו בפגייה. מציאות זו מסכנת את חיי הפגים, מאריכה את אשפוזם ועלולה לפגוע באיכות חייהם בעתיד. אין לקבל את תופעת הזיהומים ביילודים כגזרת גורל. ניתן להוריד את שיעור הזיהומים בתהליך של שיפור איכות, שינוי תרבותי ושיפור תהליכי העבודה של הצוות המטפל בפגיות. אנו דורשים אפס זיהומים. ניתן להציל את חיי הפגים, ויש מה לעשות.

תודה רבה, גברתי, תודה לכם. אדוני סגן שר הבריאות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רואה חשיבות גדולה בדיון, בציון של יום הפג. קודם כול, העובדה שבשנים האחרונות השתפרנו מאוד, דרסטית אפילו, וגם בנושא של הזיהומים, שחברת הכנסת ניבין קודם דיברה עליו, אנחנו השתפרנו. יש הרבה פחות זיהומים היום. השתפרנו בתוחלת החיים, בהצלה, פחות תמותה, דרסטית. עוד מעט אני אפרט נתונים בכלל, אבל זו הבשורה הטובה. טוב שמציינים את היום הזה. חברת הכנסת אורלי לוי התחילה את זה לפני כמה שנים, רק שכחת לציין שעשית את זה ביחד איתי. ברור. אוקיי. אז אני רוצה לפרט. משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בטיפול בפגים ובקידומן של היחידות לטיפול ביילוד,

מתוך ראייה זו, נושא הפגיות הוגדר בשנים האחרונות כאחת מתוכניות הדגל של המשרד. הוסדרו הנהלים והסטנדרטים המקצועיים,

אני מבקש שקט, שומעים אתכם עד כאן. יועצי המחנה הציוני ויש עתיד, אנא מכם, שומעים אתכם עד כאן.

סליחה, אדוני. סגן שר הבריאות יעקב ליצמן: הוסדרו הנהלים והסטנדרטים המקצועיים והוקצו משאבים ייעודיים. המשרד מפעיל בפגיות מודל תמרוץ ייעודי זו השנה החמישית, אשר מודד תשומות ותוצאות על פי הסטנדרט המומלץ בתחומי כוח האדם, התשתיות והאיכות, וציוני המודל קובעים את דירוג הפגייה, השיפור שבוצע, ומכך, את הקצאת הכסף הניתנת. נציין שלראשונה בשנה זו החל המשרד בביצוע סקר שביעות רצון בקרב הורי הפגים המאושפזים. גם זה לא פחות חשוב מהטיפול. 30 הפגיות הנבדקות חולקו גם השנה לשלושה בתים על פי מספר הלידות, מרכזי-העל, הבינוניים והקטנים. בכל בית שתי הפגיות המצטיינות מקבלות בונוס כפל. כל הפגיות שהציון שלהן מעל חציון בבית הייעודי מקבלות מענק וחצי, והפגיות אשר נמצאות מתחת לחציון אולם ממוצע השיפור שלהן מעל השיעור הממוצע בבית, יקבלו מענק אחד. מודל זה מבטיח שבתי החולים יבחרו להשקיע משאבים לשיפור מתמיד בפגיות. המודל הינו דינמי ומתעדכן מדי שנה על פי ממצאי הבקרות, הצרכים והתובנות העולים במסגרת הבקרות, ובייעוצה של ועדת מומחים הכוללת כמה מנהלי מחלקות ואחיות נאונטולוגיות. ולהלן תוצאות המודל: 1. שיפור כוח האדם בפגיות, מתחילת הפעלת המודל נוספו במערך הפגיות בבתי החולים 311 תקני אחיות חדשות, 153 תקני אחיות בעלות קורס על-בסיסי בטיפול נמרץ ביילוד ו-58 תקני רופאים. בנוסף, הוגדלו באופן משמעותי מספר תקני מקצועות הבריאות הייעודיים, 134 תקנים, שבכללותם הוכנס מקצוע חדש של פסיכולוג קליני ב-20 פגיות בארץ. 2. שיפור בתוצאי איכות, ירידה בשיעור אלח, זיהומי דם נרכשים, ב-72% משנת 2014 עד שנת 2018. 3. שיפור בתשתיות הפגיות, מתחילת המודל נבנו חמש פגיות חדשות, ועוד שמונה פגיות בתהליכי תכנון ובנייה, נוספו 21 חדרי הנקה, 17 חדרי הורים, 18 מטבחי חלב, 13 חדרי תרופות ו-11 חדרי בידוד בכל הפגיות במדינה. 4. שיפור בהצטיידות הפגיות, זו השנה השנייה שבה מחולק מענק הצטיידות ייעודי בכל מחלקות הפגיות בארץ. סך סכום ההצטיידות, 1.2 מיליון שקל לכל פגייה, על מנת שכלל הציוד ההכרחי בהתאם להמלצות משרד הבריאות יהיה בכל הפגיות במדינה. בכל שנה מאז הפעלת המודל יש עלייה בציון הממוצע של בקרות הפגיות, וזאת למרות שבכל שנה אנו מעלים את הסטנדרט. מתחילת הפעלת התוכנית יש שיפור של 52 נקודות בציון הממוצע של הפגיות,

כ-30% בממוצע בכל שנה. אנו נמשיך ונפעל לשם המשך השיפור ושימורו. בנושא הפריפריה, זה הכי חשוב לך. בנושא הפריפריה, המודל הראה שפגיות קטנות ופריפריאליות יכולות לבצע שיפור משמעותי וליהנות מהתמרוץ שניתן במודל, מותר לי להגיד: לפעמים אפילו יותר טוב מהמרכזים הגדולים, הרחוקים. לא זו בלבד, גם בבתי חולים שנמצאים בפריפריה החברתית, כמו במזרח ירושלים, הצלחנו לקדם שיפור משמעותי. אני אמשיך יחד עם הצוותים המקצועיים בהמשך התהליך המבורך של שיפור הטיפול בפגים, הן בפגיות והן בקהילה במדינת ישראל.

יש הרבה מה להמשיך לשפר, ובהחלט אני מתכוון לעשות את זה, להשקיע בזה, במיוחד כשאנחנו רואים פירות, אנחנו רואים את התוצאות, זה עוזר ומעודד מאוד להמשיך בזה. בעזרת השם, נוריד את זה, אני מקווה, לאפס,

כבר השנה דובר על 40 מיליון שקל, אז היות שאמרת קודם שהגשת שאילתה, ואני אוהב לבדוק את הדברים, נתונים אמיתיים, לפני שאני עונה מהראש, יש לי תשובה, אבל אני לא בטוח בזה. תודה רבה, אדוני. האם המציעות מסתפקות בתשובת השר או רוצות להמשיך דיון בוועדה? אנחנו נשמח מאוד שייתן מילה או שתיים על, זאת הייתה תשובתו של השר. השר אומר שאם הגשתן שאילתה אז הוא יבדוק. אז אני מרשה לך, בבקשה. מה ההערה שלך? לגבי בנק חלב אם. לגבי בנק חלב אם, אדוני. את יודעת שאין ויכוחים בינינו, נכון? אז בזה סידרנו שלושת-רבעי הבעיה. הבעיה זה מישהו אחר, בלי להיכנס כאן לפרטים.

אז אני חוזר שוב על בקשתי, אדוני, אני מציע ככה: האם היה דיון על הפג באחרונה בוועדה?

אז לדעתי תסתפקו בתשובה. האם אתן מסתפקות בתשובת השר? אם כן, אנחנו נודה לכן ונמשיך לנושא הבא. גברתי?

תודה רבה, אדוני השר. תודה רבה לכן. שלוש המציעות?

היא אמרה. בסדר גמור. תודה רבה לך, אדוני, תודה רבה למציעות. אכן, יום חשוב מאוד. נושא חשוב מאוד. אנחנו עוברים לחקיקה. לפנינו שני חוקים. הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11, הוראת שעה), התשע"ט 2018, לקריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא בשם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אלי אלאלוף. בבקשה, כבודו. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, מדובר בהצעת חוק לנסות ולפתור את הבעיות של פציעתם והריגתם של העובדים. אני מתכבד להציג בפני הכנסת את הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11, הוראת שעה), התשע"ט 2011, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת חוק זו היא הצעת חוק פרטית שיזמו חברי הכנסת איל בן ראובן, אלי אלאלוף ואנוכי, ואני מבקש לברך אותם על יוזמתם, מבורכים איל, אלי. לצערנו הרב, בשנים האחרונות הולך וגדל מספר העובדים שנפצעים ונהרגים בתאונות עבודה בענף הבנייה. מתחילת השנה עד היום נהרגו 41 עובדים ושני עוברי אורח, בסך הכול 43, באתרי הבנייה. כדי לשמור על שלומם וחייהם של עובדים באתרי הבנייה צריך בין היתר מנהל העבודה לנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שהעובדים ימלאו את הוראות הבטיחות שבתחום אחריותו.

למנהל העבודה תפקידים רבים ומשימות רבות העומדות לפתחו, והוא אינו יכול לעסוק כל הזמן בנושאי בטיחות, למרות שהוא אחראי לזה, אבל הוא לא סופרמן. מטרתה של הצעת חוק זו לקבוע בהוראת שעה לחמש שנים חובת מינוי של עוזר בטיחות, שיעסוק אך ורק בענייני בטיחות ויסייע למנהל העבודה בעניינים אלה על ידי ביצוע התפקידים שנקבעו לו. יש בפירוט הצעת החוק את התפקידים שהוא צריך לבצע. חובת המינוי של עוזר הבטיחות חלה על מבצע הבנייה בכל אתר בנייה שמתבצעות בו עבודות בנייה של מבנה שגובהו מעל שבעה מטרים ושטחו מעל 1,000 מטרים מרובעים, וכן באתרים מסוימים שמתבצעות בהם עבודות בנייה הנדסיות. תפקידיו של עוזר הבטיחות יהיו: לבדוק את קיומן של הוראות הבטיחות שנקבעו בחוק באתר הבנייה לפי צ'ק ליסט, רשימת בדיקה שיפרסם משרד העבודה, לדווח למנהל העבודה על הפרות של הוראות הבטיחות, וכן להודיע לעובד לגבי הפרות בטיחות הנוגעות לעבודתו, וזה בזמן אמת. אין כוונה שיכין את הרשימה וישלח למוחרת, אלא בזמן אמת, כי הוא נמצא בשטח בכל שעות העבודה,

הוא מודיע כדי לתקן. הוא לא בא אחרי יום או יומיים או בזמן אחרי שיש תאונה, אלא כדי למנוע את תאונת העבודה. זו הכוונה. מוצע לקבוע הוראות לעניין תיקון הפרות שעליהן דיווח עוזר הבטיחות על ידי מנהל העבודה ומבצע הבנייה. כדי לאפשר לעוזר הבטיחות למלא את עבודתו בצורה הטובה ביותר, מוצע לקבוע הוראות שנועדו להגן על עוזר הבטיחות מפני פגיעה בתנאי עבודתו ומפני פיטוריו. הסעיף הזה הוא מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים שימלא את העבודה בלי חשש שמא, אם הוא יבוא וינדנד יתר על המידה לטענת מאן דהוא, יגידו לו: תודה רבה,

יודגש כי אין בתפקידו של עוזר הבטיחות לגרוע מאחריותם ומחובותיהם של מנהל העבודה ומבצע הבנייה לכל דבר בעניין הנוגע לבטיחות באתר הבנייה, ככל שהן קיימות לפי כל דין. סליחה, אדוני. השר יצא החוצה?

איפה שני השרים? יש שר אחד. איפה השר? אנא תקראו לשר, בבקשה. תמשיך, אדוני. אני מקווה שהצעת חוק זו תסייע בשמירה על שלומם וחייהם של העובדים בענף הבנייה. ואני קורא לכם לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. חשוב מאוד שאנחנו פה נצביע על הבעיה הגדולה. אני חושב שזה עוד צעד למנוע את תאונות העבודה. אני מקווה שהצעת החוק הזו תעזור רבות. להצעת החוק הזו אין הסתייגויות,

לכן אני מבקש לאשר אותה.

יש אישור של יושב-ראש הכנסת שסגן השר, אוקיי,

תודה רבה, אדוני השר. אתה נשאר איתנו, סגן השר. תודה רבה, אדוני. לפנים משורת הדין, ביקש חבר הכנסת אלי אלאלוף להגיד כמה מילים קצרות. הוא מיוזמי ודוחפי החוק הזה. ואחריו אנחנו נעבור להצבעה שנייה ושלישית.

אדוני היושב-ראש ידידי מאיר כהן, חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, כשר אתה פה, אני חייב להגיד שני דברים שאינם קשורים לחוק. אני גאה שצוות של שלושה חברי כנסת משלוש סיעות שונות עובדים כבר שנה רביעית בנושא הזה של תאונות העבודה בענף הבנייה, ואני יכול להגיד ש"טכנית" בהצלחה, כל עוד יש הרוגים ופצועים רבים. זה הישג אדיר שאפשר לשתף פעולה, וזה נפלא. המהנדס היחיד בכנסת הוא עבד אל חכים חאג' יחיא, האלוף הפנוי היחיד בכנסת זה איל בן ראובן, ואלאלוף זה אני. ואני רוצה להגיד שזה אומר, שזה מראה, אל-אלוף. שאפשר לעשות עבודה משותפת ויפה ללא שיקולים זרים. 2. אני חייב להגיד לכם, סליחה שזאת דקה של שווייץ, זה החוק ה-100 שעובר בוועדה שלי השנה, הקדנציה. כל הכבוד.

100. זה פשוט מדהים. לא עשיתי את החשבון, אלו החברות שלי. וזה פשוט מדהים ומראה שאפשר לייצר עבודה מאוד חיובית, ואני מנחש גם את התוצאות: רוב החוקים שלנו עברו בתמיכה כמעט מלאה וללא התנגדויות. אני רוצה להגיד לכם שזה לא תאונות עבודה, זה הצלת משפחות. ההרוגים משאירים משפחות, ובדרך כלל הן משפחות עניות, חלשות כלכלית, והפרנסה היחידה היא מהעובד הזה שנפגע בתאונות העבודה. ואנחנו רואים דברים מזעזעים. אנחנו רואים כמה משפחות מתפרקות בגלל שהמפרנס היחיד והחשוב ביותר הוא הנפגע. ולכן כשאנחנו אומרים: 42 נהרגו, לא, זה 42 משפחות שמתפרקות. נקודה נוספת מאוד חשובה, הבעיה שלנו היא החקירות. אתם ודאי יודעים שעל התאונה בבניין ברמת החייל לפני כמעט שנתיים עוד לא קיבלנו תוצאות של החקירה, למרות שמצאנו תקציב מיוחד כדי להקים יחידה משותפת, של המשטרה ופרקליטות המדינה, עם תקציב מיוחד שהחברים ואני הבאנו, תקציב של 11 מיליון שקל כדי שתהיה יחידה משותפת לשני הגופים שאמורים לטפל ולחקור את החקירות המאוד-קשות האלה. היות שהיושב-ראש, ובצדק, ביקש שאני אקצר, אני גם רוצה להגיד לכם:

זה אומנם החוק השלישי שאנחנו מעבירים ביחד, אל תשכחו שיש גם חוק של סגירת האתרים. אני רוצה להגיד לכם, כל הגופים במדינה מרוויחים מהבנייה.

הקבלנים,

גם הקונים מרוויחים היום, והיחידים שמפסידים אלו הפועלים. היחידים שלא מקבלים את השכר ההולם ביותר, המתאים ביותר, אלו העובדים. אין שום סיבה שזה יימשך. ולבסוף, שכחת, עבד אל חכים, אני אעשה את זה בשמך, להודות לצוות הנפלא של היועצים המשפטיים, הצוות של הוועדה, היועצים השונים של כולנו, של שלושת הח"כים שעבדו ביחד ועובדים ביחד כאילו הם צוות אחד, הם צוות אחד, בעצם, בצורה בלתי רגילה. אני רוצה להגיד לכם, את שיתוף הפעולה הזה לצערנו אנחנו לא רואים בינתיים בין משרדי הממשלה.

אם לא יהיה שיתוף פעולה בין המשרדים הממשלתיים,

שהוא אחראי על רשם הקבלנים, ועשר שנים רשם הקבלנים לא מצא קבלן אחד מזייף. כל עוד המשרדים לא משתפים פעולה ורואים כל אחד את הלטיפונדיה שלו כאילו היא פרטית, אז אנחנו נמשיך ונראה דברים שהיינו יכולים למנוע בתיאום בין המשרדים. אני שוב מודה לחברים על העבודה הנפלאה ביחד, והרי אנחנו עובדים, בערבית מרוקאית,לפחות מאיר יבין אותי, ברמזה, בלי טבזה, היינו ברמז וללא מכות. אלו המרוקאים. מה אתה מדבר, כשאחמד טיבי אתמול נואם חצי שעה כדי שאני לא אבין, זה לא פייר, אני מייד מתרגם את המשפט המרוקני שלי. אז תודה רבה לכולם. תודה רבה, אדוני.

לפני שאנחנו מצביעים, להזכיר שבקרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים זאת הפעם השלישית שמעניקים את הפרס ליוזמות שקשורות לבטיחות בתחום העבודה. אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים, להזכירכם, להצבעה על הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11, הוראת שעה), התשע"ט 2018, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 3 נתקבלו. 20 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, החוק עבר בקריאה שנייה. אנחנו עוברים, ברשותכם, לקריאה שלישית, בבקשה. מי בעד? מי נגד? חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס'

20 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. חוק ארגון הפיקוח עבר בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. מברוכ לכל העושים במלאכה. אני מזמין לברכה קצרה את חבר הכנסת איל בן ראובן. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני מודה, חבל שכל כך מעט חברי כנסת נמצאים פה באישור חוק כל כך חשוב, ואני רוצה להודות לכל מי שכן נמצא פה. אני חושב שהיום הזה הוא יום היסטורי. אני אומר לכם, כך אני מרגיש, בהיבט של ביטחון פועלי הבניין, שהיו משך זמן ארוך מאוד אנשים שקופים, וחייהם,

אובדן חייהם היה זול. לא עוד.

מעבר החוק הזה אומר שבמדינת ישראל, כנסת ישראל, שמים את בטיחות הבנייה, את חיי הפועלים שלנו בסדר העדיפויות הלאומי, גבוה. ואנחנו עדיין בתחילת הדרך. אנחנו בתחילת הדרך, צריך להודות בזה. החוק הזה אומר בעצם לכל העוסקים במלאכה החשובה כל כך של בנייה שאנחנו לא ניתן להמשיך בהפקרות הזאת שהייתה, שגרמה לכל כך הרבה הרוגים ופצועים. אנחנו עדיין לא נמצאים אפילו קרוב לתוצאה בשטח שאנחנו דורשים לראות, שתהיה ירידה דרמטית בכמות התאונות והנפגעים. אני רוצה להודות לחבריי, לצוות הפעולה של העבודה: ליושב-ראש הוועדה אלי אלאלוף, שגם הוביל בוועדה את החוק הזה בצורה כל כך נחושה, לחברי חבר הכנסת חאג' יחיא, אני רוצה להודות לצוות הוועדה: לשמרית, היועצת המשפטית, שליוותה אותנו כל כך יפה במעלה הדרך, אני רוצה להודות לשר העבודה והרווחה, למינהל הבטיחות, לרן כהן, ליועצת המשפטית של המינהל, מיכל, אני רוצה להודות ליושב-ראש ההסתדרות, שגם הוא הצטרף למאמץ לפני זמן קצר, ובהחלט גם הגיע לדיונים בוועדה, ואני חושב שתרם את חלקו, להתאחדות בוני הארץ, לאמנון שינדלר, שמוביל את מנהלי העבודה, להרבה ארגונים אזרחיים,

שתמכו בנו ולחצו לכל אורך הדרך, לכל העוזרים, לעוזרי דניאל, שבתחושתי החוק הזה לא היה עובר בלעדיו, והלחץ של כל העוזרים שלנו. מילה אחרונה: בוועדה, ואני חושב שתרם את חלקו,

נעצרים. אנחנו ממשיכים לפעול עד שנראה תוצאה בשטח, ותוצאה

אני קורא למשרדי הממשלה: כמו שאמר חברי אלי אלאלוף, פתחו שער בתחום הזה, תודה. אל תיתנו לנו לרוץ במדרגות.

תודה רבה לכולם. תודה רבה, אדוני.

מנקה שטיחים כדי לבצע עבירות מין חמורות בילדה קטנה בת חמש, אדוני היושב-ראש. לפי כתב האישום, הוא ביצע בקטינה מעשה סדום ואנס אותה. עופר כרמי הודה כי בעבר הוא ביצע את המעשים, ואפילו ביצע אותם בעבר בתינוקת קטנה בת שלוש שנים בסך הכול. הוא הואשם בביצוע אונס, אך לצערנו, בשל הסדר טיעון הופחתו האישומים, והוא הורשע בביצוע ניסיון אונס ומעשה מגונה. הוא קיבל עונש קל מאוד על העבירות שלו, שש שנות מאסר בפועל ושנתיים מאסר על תנאי. רק שתבינו שהעונש המקסימלי לניסיון אונס הוא 16 שנים. איתו הסתפקו בשש שנים. לאחר השחרור, מה קורה? פותח עופר כרמי בחיים חדשים ומשנה את שמו לעופר ויינברג, וכך הוא מתנהל בצורה חופשית ברשתות החברתיות בלי שאף אחד ידע שהוא עבריין מורשע, והוא יכול להציע את שירותיו למשפחות עם ילדים קטנים. שלא נחשוב מה עוד יכול להיות. היום אנחנו אנשי בשורה: הצלחנו להביא לכך, ועל כך נצביע היום, שבקריאה הראשונה אנחנו ניתן הגבלות על חוק השמות ונמנע הגבלה של שינוי שם של עבריין מין, לפחות שיוכלו האנשים, האזרחים, לדעת, אם וכאשר עולה חשד או מפגש כזה או אחר, או בטרם הם שולחים את הילדים שלהם לשיעורים פרטיים אצל מורה לא מוכר, או בטרם הם מגיעים לאיזשהו שירות כזה או אחר ורוצים לבדוק מי עומד מולם, אנחנו נשים חסם בפני אותם פדופילים שרוצים להמשיך ולהתנהל במרחב הציבורי כמו בלונה פארק. לחוק זה יש מציעים נוספים, וההצעות מוזגו להצעת חוק אחת. אני רק אציין שלצערי, מסיבות כאלה ואחרות, נמנע מהם להגיע היום: מרדכי מוטי יוגב וחברת הכנסת מיכל רוזין. אני אעדכן אתכם שככל שהתקדמנו, ואנחנו מבינים שיש לנו בעיה עם אותם עברייני מין, עם אותם פדופילים, עם אותם פוגעים חסרי לב, יכול מאוד להיות שעלינו פה על משהו שהוא קצת יותר רחב, כי רמאים יש בתחומים נוספים: זה יכול להיות אנשים שעושים עוקץ לזקנים, חבר הכנסת איציק שמולי, זה יכול להיות נותני שירותים כאלה ואחרים, זה יכול להיות אפילו קבלנים שיש אחריהם מסכת של תביעות או של אישומים. הבנו שאולי יש מקום להרחיב את ההגנה הזו, לא רק על בנושאים של עבירות מין אלא בנושאים נוספים, כדי שנדע לזהות ונדע להיזהר. אני מעדכנת אתכם שלקראת ההכנה לקריאה שנייה ושלישית אנחנו נבחן עבירות נוספות של פשיעה חוזרת, כדי למנוע את ניצול האפשרות לשינוי שם וכדי לתת בידי הציבור את הכלים גם כדי להימנע מלהיכנס למצבי סכנה. זה עדיין לא פוטר את הרשויות, את המשרדים, מלעשות את עבודתם, אבל צעד-צעד ובהרחבת המענים או בסגירת החורים האלו, חברת הכנסת יחימוביץ, בכל פעם שנדמה לנו שאנחנו סותמים חור, נפתח לנו במקום אחר, זה כמו חתול ועכבר. אבל יש לנו לא רק מרץ ואמונה בדרך, יש לנו באמת שיתופי פעולה, אני שמחה לומר, בנושאים האלה, בין אופוזיציה לקואליציה,

כנראה לא הייתי כאן היום, בהיותי חברת כנסת יחידה באופוזיציה בסוג של סיעת יחיד, מביאה לקריאה ראשונה עוד הצעת חוק שנוגעת למשהו שאמור לגעת בכולנו. כולנו אמורים להיות חיילים במלחמה הזו, כי במלחמות כאלו אנחנו מצילים חיים. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אני מבקשת מכם לתמוך בחוק.

היות שזה בקריאה ראשונה, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: תמר זנדברג, לא נמצאת, טלב אבו עראר, לא נמצא, דב חנין, לא נמצא, איילת נחמיאס ורבין? מוותרת.

תודה רבה. ענת ברקו, לא נמצאת, עיסאווי פריג' לא נמצא, מיכל רוזין,

יהודה גליק, לא נמצא,

פנינה תמנו, מוותרת. נחמן שי, מוותר, מסעוד גנאים, מוותר, אברהם נגוסה, לא נמצא, עליזה לביא, לא נמצאת. חבר הכנסת אלחרומי,

אחריו אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה להביע את התמיכה ואת העידוד לאורלי על החוק החשוב הזה. אני עליתי כאן כדי להעלות את הנושא שדיברתי עליו לפני בערך שעה, גם הרצח המזוויע והנוראי של הילדה מאל-ג'ש וגם מה שקרה בתל אביב. אבל הסוגיה העיקרית היא נושא בתי הספר והיועצות והיועצים בבתי הספר, ובעיקר בחברה הערבית, ובמיוחד בחברה הבדואית. משיחות שאני מקיים עם האנשים האלה, עם המורים האלה, אנחנו מגלים כמה הנושא הזה לא מקבל את תשומת הלב הראויה, נושא הפגיעה המינית ונושא הטיפול בתלונות של ילדות וילדים וכמה זה יכול להשפיע על העתיד שלהם. אנחנו מזהים, אדוני היושב-ראש, תופעות של אלימות. ילד שכשהוא בתחילת דרכו, בתחילת החיים, נפגע פגיעה מינית, כשהוא מתבגר רוב הסיכויים שאנחנו עומדים בפני מפלצת שמנסה להתנקם גם בחברה ולהתנקם בכל מה שמסביב, שלא מנעו את הפגיעה בו כשהיה ילד,

גם מקרי אובדנות וניסיונות להתאבד, אנחנו מרגישים אותם ושומעים עליהם מדי יום. לכן, זה נושא חשוב, אורלי. זה נושא חשוב לכל מי שפעל בנושא הזה, ובהחלט הגיע הזמן שעבריין מין ישלם על מעשיו. תודה, אדוני. תודה רבה, אדוני.

חברת הכנסת תמנו ויתרה וחזרה בה.

עד שלוש דקות לרשותך. ראשית, אני מודה לך שאפשרת לי.

חוק שאי-אפשר שלא לומר מילה ולברך אותך, חברת הכנסת אורלי לוי, על הצעת חוק כל כך משמעותית וכל כך חשובה.

דוגמאות למקרים שפשוט יכולים רק לזעזע אותנו. איך עברייני מין, אחרי שריצו את עונשם, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה שאדם שריצה את עונשו הוא בעצם מילא את חובו לחברה. לצערנו, רבים מעברייני המין, הקושי להתמודד איתם אחרי שהם משתחררים זה לא אם הם ריצו ושילמו את חובם לחברה, הקושי האמיתי הוא שאנחנו לא יודעים, ואין מספיק פיקוח על אותם עברייני מין, מתי ואיך ובמי הם יפגעו ויחזרו לבצע את עבירות המין, בטח כשמדובר בפדופילים. לכן, הצעת החוק הזאת באה ואומרת: הם לא ישלמו את חובם לחברה מהבחינה הזו שהם יצטרכו להתמודד עם אותה פגיעה שאיתה מתמודדים אותם ילדים שנפגעו ואותן נשים שנפגעו.

אני חושבת שההגנה הבסיסית היא באמת שגם אם עבריין מין מעתיק את מגוריו, הוא לא יצליח לתעתע או לרמות אנשים תמימים ולפתות קורבנות או להיות בסביבת ילדים. אני חייבת לומר לכם, גם כאימא צעירה זה מאוד מטריד. כשאני לוקחת את הילדים שלי לגן השעשועים, אני מסתכלת עשרות פעמים בכל כיוון אם יש אנשים זרים. לצערי, זו תופעה חמורה מאוד וקשה מאוד. עניין השם הוא לא בכדי. אני מאוד מקווה שאנחנו גם נתקדם בעוד אמצעים. אני יודעת שיש ויכוחים רבים על הפצת שמות של עבריינים ופדופילים, גם כאלה שכבר ריצו את חובם לחברה. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, באיזון בין הערך החשוב של הגנה על הילדים שלנו, הגנה על ביטחונם של מי שנפגעים או עלולים, לבין זכויות הפרט, אין לי ספק בכלל שהזכות הראשונה גוברת.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני חושבת שזו אחת ההצעות החשובות והמשמעותיות שעברה השבוע הזה,

בעזרת השם, היא תעבור גם בקריאה השנייה והשלישית. אני באמת חושבת שכל אחד מאיתנו פה, גם אם לא דיבר, מבין שזו הצעה שממש מקדמת את הציבור של הנפגעים והנפגעות בעבירות מין.

תודה רבה, גברתי. אם כן, אני מבקש, טוב, אתם ישובים. נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק השמות (תיקון מס' 8) של חברי הכנסת מרדכי יוגב, אורלי לוי אבקסיס ומיכל רוזין, בקריאה ראשונה. בבקשה, מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק השמות (תיקון מס' 8)

התשע"ט 2018,

חוק ומשפט נתקבלה. 18 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.